שלום לכולם.

היום 26 ביוני 2023, ז' בתמוז התשפ"ג, השעה 12:30. הנושא: הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון מס' 50) (הגנה על חושפי שחיתויות במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר),

של חברת הכנסת מירב בן ארי. התבקשתי על ידי יושב-ראש הוועדה להחליף אותו בשל